חברי כנסת נכבדים,

היום ה-23 ביוני 2022, כ"ד בסיון התשפ"ב והשעה היא 11:07. בבוקר. אנחנו ממשיכים לקיים את הדיונים. לדעתי זה הדיון השלישי בהצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם

עמותות, ארגונים,

כל מי שיכול להיות מושפע מהחוק הזה כדי לנסות ולהתקדם

אני לא מבטיחה שזה יקרה אבל אני מבטיחה שאנחנו נעשה את המקסימום כדי לקדם אותו ולהכין אותו לקריאה שנייה ושלישית במליאה. זה יהיה תלוי הזמן ותלוי היעילות שאנחנו נעשה

צריך לאחד את זה עם הוועדה של ביטוח לאומי ואז הוא סיים את הדבר הזה והוא יכול להתקדם קדימה.

הוא הולך דרך מה שאתם כותבים כאן, אבל למה לעשות כפול? משרד הרווחה. הוספנו סעיף שאומר שאבחון או הערכת תמיכה שנערכה בידי גורם מאבחן לפי הוראת סעיף 9. כלומר, כל גורם חיצוני ממלכתי שעשה את זה באחד

בדיוק.

"אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית" כהגדרתו בחוק הסעד. "אדם המבקש הכרה" אדם המבקש להיות מוכר כזכאי.

של שלוש שנים לעשות את זה.

ענית לשאלה שלה לבטל את כל החוק תוך איקס שנים ולהסדיר את מה שצריך שלא במסגרת החוק הזה אלא גם במסגרת חוקים אחרים.

אמרת שמי שמרכז חייו בישראל. מדובר על אנשים שב-15 השנים האחרונות הם בישראל. לא שזה המרכז חייהם אלא זה כל חייהם. הם לא יצאו מכאן במשך 15

מה שביקשתם,

אני מבינה גם מההסכמות וגם מהמדיניות שבמצב הדברים הזה אין לזה כרגע היתכנות. אני חושבת שזה המצב אבל אני גם מבינה שאנחנו גם לא גורעים מזכותם שקיימת גם היום וניתנת על ידי הנהלים.

התייחסות רק לסעיף הזה.

כאן, כמו שאמרנו, ועדת אבחון מקבלת את הסמכויות לגבי אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, גם לגבי האבחון שלהם וגם לגבי ההכרה

איך אנחנו יוצאים מה-לופ הזה?

לא רק שהיא ראויה אלא שהיא הכרחית. מה נקודת הכניסה של האדם? מארק, אתם יכולים לברר את העניין הזה ולחזור עם תשובה במהלך הדיון? אני אומר שבאופן העקרוני,

אם תמצאו לנו איזה ליקוי, לנו אין התנגדות אבל שהוא

מקום מגוריו זה מקום שרשום בתעודת הזהות שלו?

זאת חקיקה. אני אסביר ליועצת המשפטית לוועדה. אם אנחנו מורידים את שתי המילים האחרונות של סעיף קטן (1) "העובד

הגורם המטפל, יש לו כאן זכאויות. הוא מסייע לאדם עם המוגבלות בהכנת התוכנית. השאלה אם העובדת הסוציאלית אומרת לי שזה הגורם המטפל שלי כשהוא לא יכול להתאים. זאת הגדרה מטעה. זה לא המטפל

לכן חייבת להיות התאמה. אני רוצה לעשות חיבור למה שנאמר. אני מכירה את התחום של שיקום בבריאות הנפש וזה דומה למה שעושים כאן. מה שקורה זה שהגורם המטפל שמדבר כאן, כמו שכתבתם, זה מישהו שמכיר את הבן אדם. או שכן או שלא.

הוא מטפל בו.

מחלקות לשירותים חברתיים נותנים שירותים להרבה מאוד אנשים.

אנחנו לא בחוק נכי נפש בקהילה, שם לא היה שום דבר, ואז הקימו גורמים. הרעיון כאן לחבר בין הדברים שקיימים ולייצר מנגנונים חדשים שבדיוק יעשו את מה שאתם מבקשים.

אבל לפחות את המנגנונים הידועים וקיימים,

תוסיף גם את המנגנונים האחרים. הוספנו את זה.

כשנגיע לסעיפים המהותיים שמזכירים את הגורם המטפל, נראה אם אפשר להכניס.

אמרנו שאפשר יהיה לבחור. שיהיה לפי הבחירה שלו.

ברור לגמרי. כולם מבינים. לא להתעכב על

הם יחזירו תשובה ואז נחליט. "המנהל הכללי"

הסדר התבקש על ידי ארגון כלשהו. איל"ן. אני לא רואה את ההיגיון הניסוחי שלו אבל אנחנו כתבנו את זה לפי בקשתם. "לקות שבשלה מוגבלת יכולת התנועה והניידות והיא מזכה בקצבת ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק הביטוח הלאומי, או לקות כאמור שהשר קבע אותה בתקנות".

לא זאת שמזכה אלא לקות אחרת שגם בשלה מוגבלת יכולת התנועה

משרד המשפטים רוצה להתייחס. אני מניחה שההגדרה הזאת מגיעה מעוד כל מיני מקומות. כעיקרון, כיוון שיש רצון רב ואני חושב קונצנזוס די רחב להתקדם כמה שיותר מהר - - - לא.

כן, בבקשה.

אין כפל מבצעים והוא מקבל רק

ת גם ילד אבל בעצם ההתייחסות הספציפית

אני מבינה שאתם לא נותנים לכל ילד שמקבל קצבת ילד נכה שירות אבל יש ילדים שיכולים ליפול בין הכיסאות, למשל ילדים שמקבלים סעיף של תסמונות נדירות ואז הם לא נכנסים לאף קטגוריה

אני מבקשת, נשאיר את זה לאחר כך.

אני מצטער שזה בכזה דיליי, אבל אני חייב להתייחס לדברים שנאמרו על ידי דן אורן כי זה בנפשנו. זאת

אני מציע שנתקדם ונעשה איזו חשיבה נוספת.

אין אפשרות. קידום זה משהו שהוא אמורפי. האוצר, עלי, אני מבקשת שתעשו שיחה עם

אנחנו מודאגים מהחיבור בין רמות התמיכה לסוגי השירותים שיינתנו לאדם. אנחנו חושבים שלא צריך להיות קשר בין רמות התמיכה לסוג השירותים.

לאדם תיקבע רמת תמיכה ואחר כך יינתנו לו, בהתאם

גם אם התקינה תיקבע מאוחר יותר בתקנות,

נוסח שאנחנו מציעים גם למנכ"לית המשרד וגם לשיבי לגבי איך החוק אמור להתייחס לקביעה העתידית של נושא התקינה. החוק

כפר קהילתי פרח. אני מתייחסת למה שנאמר כאן לגבי שוויון ורציתי לחדד ששוויון אמיתי לפי רמות התמיכות,

אני רוצה לפנות אליהם. יש לנו את איזי ואחר כך חנה.

לפנות לכל האנשים שנמצאים כאן כאישה חירשת. אני מבינה את דקויות של הסמנטיקה והמילים

מבחינתנו, שניישר קו, אנחנו צריכים עד השעה

סעיף 4 מדבר על גידור תקציבי. סעיף 18 מדבר על גידור תקציבי. פרק ט', פרק שלם מדבר על גידור תקציבי.

זה הרעיון.

הרבה מהשירותים היו כנראה מתאימים לכל הרמות אבל בהיקף שונה. אם אנחנו מדברים על הסעיפים החדשים, למשל תמיכה בחיים עצמאיים בקהילה,

שאנשים בכל הרמות יהיו זכאים לדבר הזה אבל ההיקף של זה יהיה שונה. כנ"ל ליווי

היא מגדירה דברים אחרים ולכן זה לא רלוונטי. לעומת זאת, ועדה רפואית של ביטוח לאומי, כן. יש הרבה דברים שאנחנו עושים הקבלה אליהם. ילד שמקבל גמלת ילד

אפשר להבין שהגורם המכיר יכול לבוא ולומר לבן אדם שהוא לא יכול לחיות חיים עצמאיים בקהילה כי הוא ברמת תפקוד נמוכה מדי. זה החשש

זאת לא ועדת אבחון. אפשר להבין אותה כך ואפשר להבין אותה כך. אני מבין את החשדנות והיא ברורה אבל זאת לא ועדת

אומרת, תראו איך אתם

בוא תשמיע את הדברים שלך ביחס לסעיף 3. ב-(א). אני מזכיר שאנחנו מדברים כאן

בכל מקרה ניגרר לדיון על מספר דיירים. אבל לא מספר הדיירים הוא זה שקובע את אופי המסגרת. העניין של אופי הוא רלוונטי במסגרות שהן כבר מלכתחילה לא מרובות דיירים,

וגם עכשיו זה לא מנומק. בסדר.

קיבלנו. את רואה, זה לא עוזר. אבל עכשיו אני יכולה לפנות למנהלת המחוז ולהגיד לה שתיתן לי נימוק.

כשאתה מגביל את היכולת שלו לבחור שירות שהוא יודע שהוא צריך, אתה פוגע בו. ההערה לא מתייחסת למה שאמרת קודם. ההערה מתייחסת לכך שיתכן שרמת התמיכה

אני אומרת:

אני מסכימה איתך. לך זה לא נכון ולאחרים זה כן נכון. נכון, אז מחפשים גם וגם.

אני רוצה

יש את רמות התמיכה בחוק, בתקנות, איפה שאתה רוצה. אני מבין את החשש כמו שאמרתי קודם, אנחנו צריכים למצוא איזה שביל שמתחשב. אני מציע שבהפסקה

פרק ג', סעיף 7(א). אני מבקשת לוותר על "מי מטעמם" כי זה אומר אפשרות להפרטה רשותית. סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה, בבקשה. עקבתי אחרי הדיון כל הדרך ב-זום

מצוין. מקובל. אחר כך נחזור להערות. אני רוצה להמשיך להתקדם.

אני אחזור אליך.

להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שהוא מספק שירותי רווחה, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

כאן הייתי מבקש את התייחסות משרד המשפטים כי יש לזה השלכות רוחב. אני אשמח גם להתייחס אחר

זה לא עובד משרד, לא עובד רשות מקומית ולא עובד שמזוהה עם האדם. רננה ישראל ב-זום. רציתי לחזור לנושא של בחירת השירותים. חכי. אם אין יותר הערות לפרק ז',

שירותי רווחה מותאמים. לאיזה סעיף את רוצה

יש עיקרון שאומר תקציב הולך אחרי האדם. אם אין את העיקרון הזה כאן בחוק ורמת התמיכה קובעת לך 19 אלף שקלים אם אתה הולך למוסד ו-2,000 שקלים אם אתה הולך לחיים עצמאיים בקהילה,

אני רוצה שבסעיף 18,

יהיה "היקף השירותים שנקבע לכל רמת תמיכה ייקבע באופן שוויוני על פי עיקרון התקציב הולך אחר

אנחנו יודעים. אם כן, מה אתם רוצים? לאיזה כיוון להשוות?

יותר גבוה, זה לא מדויק. זה יותר גבוה. ודאי אחרי החוק הזה.

היום מינהל מוגבלויות יתקן אותי אם אני לא מדייקת - השירותים שמקבל

לגבי פרק ו'. סעיף 19. "שירותי רווחה מותאמים יינתנו לזכאי לפי תוכנית מענים

בפעם שעברה דיברו על כך שיש צורך בהסדר אחר כי אם אדם רוצה שירות מסוים, שלא יצטרך לכתוב תוכנית

ותים שיסופקו באחריות המשרד או באמצעות שובר תשלום או באמצעות תקציב אישי שיועבר לאדם או לנותן השירות שהאדם בחר. הנושא של התקצוב האישי בעצם מחושק שם גם על ידי שר האוצר, גם לגבי שירותים מסוימים וגם לגבי אנשים

מתאים להם תקציב אישי ויש כאלה שלא מתאים להם תקציב אישי. גם בתוך התקציב האישי יש אפשרויות

זה יכול להיות שאדם מקבל את הכסף ויעשה איתו מה שהוא רוצה, יכול להיות שהוא יעביר את זה לגורם השלישי והגורם השלישי יעשה עם זה. רוני, מה שאמרת זאת הסיבה למה לא לפרט

השאלה אם התקציב שמוקדש למוגבלות שכלית התפתחותית ייחשב כמשהו מעוגן בחקיקה או בהסדרים אחרים או לא?

לבקשת משרד הרווחה אנחנו נבחן את זה. מה הסכומים?

כמיליארד ו-360 מיליון שקלים.

מעבר לזה יש תוספת של 400 מיליון ועד 2 מיליארד שקלים.

תכף אני אומר מילה על ההדרגתיות הזאת כי זה מופיע גם בסעיף 31. בנוסף לזה יש עוד שלושה מנגנונים. האחד הוא מנגנון שמתחיל בתקופה השנייה, מקדם דמוגרפי, זה גידול של 3 אחוזים. בנוסף

בנושא של שינוי תקינה.

שיהיה יישום של החוק לפי רמות התמיכה של התלות בזולת והתנהגות מאתגרת, מתווספים הרבה מאוד אנשים שכרגע מופלים לרעה ואני מתכוונת למוגבלות שכלית התפתחותית.

או שגם אפשר יהיה לבקש באיזושהי צורה של ואוצ'ר או כל צורה אחרת מהתחום הפרטי? אני רוצה להכניס כאן הערה שהיא לא תהיה נעימה להרבה אנשים שיושבים ליד השולחן. כולם יודעים, זה לא סוד, שהשירותים שהרווחה נותנת

תחזרי על השאלה. אני שואלת אם אפשר לקבל שירותים שהם לא

קודם כל, אלה שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות. זאת מהות החוק. חלק מהשירותים, כמו שהזכרנו קודם, ניתנים בשירותים, שהמשרד יספק שירותים, וחלק מהשירותים - - - אתה לא עונה לי. חדיש וייחודי

הסיפור של סעיף 30 נשאר. עדיין יהיה עדכון מדי שנה בהתאם להתייקרויות. מה שהורדנו מהמנגנון של סעיף 30. ככל שיהיו התייקרויות. אני אחזור אחר כך לעוד הערות.

34.הסכמה, שמיעת עמדה והשתתפות בתהליך נדרשה לפי הוראות

עמדתו או השתתפותו בתהליך, ויש לו נציג, אך הוא מסוגל בעצמו להסכים, להביע את עמדתו או להשתתף בתהליך,

זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מצב שאדם שהיה בתאונת דרכים בגיל 60 ובעקבותיה יש לו - - - ואם זה קרה לו בגיל 30? זה בדיוק מה שכתוב כאן.

שירות הוא שירות.

כך אם יש לכם טענות לגבי חוקים אחרים, אולי ננסה גם לפתור

נכון. כשירותו. קביעת הגורם המכיר לכל סוג של מוגבלות, כשירותו וניסיונו, תהליך קבלת החלטותיו של הגורם המכיר, לרבות אפשרות של מתן סיוע אישי בתהליך קביעת רמת התמיכה האישית שלה הוא זכאי, וכן בחינה מחודשת של החלטות אלה, כאמור בפרק ה'. קביעת אופן מתן שירותי רווחה

שיהיה ברור שמה שאמרתי זה שאנחנו לא צריכים חוק כדי להתייעץ עם השלטון המקומי.

אני אומרת שלא צריך את זה בחוק. את מדברת על

מתי תהיה לנו תשובה לזה? השאלה אם אנחנו מתייחסים לאמירה כללית,

תקינה לא תהיה בתקנות. דרך אגב,

גם שם יש לנו ויכוח האם כן תהיה תקינה בחוק או לא. הגדרה של תקינה לא יכולה להיות בתקנות.

כמה הערות לפרק של מימון שירותי הרווחה, פרק ט'.

תקציביים ואי אפשר להפעיל את החוק הזה בלי שהתקנות כבר קיימות. איזה מהתקנות?

הוא לא יכול להיות בביצוע אם אין את התקנות. זה סדר הדברים.

או משהו בסגנון הזה, ובהתאם לבקשה ככל שיש איזושהי אי

ההסדר מקבע מצב קיים.

ישתנה המצב

שוב לחקיקה של החוק הזה. לא יכול להיות מצב ששר האוצר יקבע שינוי לרעה של מצ'ינג. לא יכול להיות מצב ששר האוצר, עם שר הרווחה,

הסעיף הזה בלי הגדרה של ניסיוני, הוא לא אומר כלום. בסדר,

הסעיף הזה נועד לתת למשרד גמישות,

זו המהות של הסעיף הזה. מצד שני, הוא יכול מאוד מאוד להגביל

"עם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם ועם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעת השר יציגים ונוגעים בדבר".

הם רוצים היוועצות אבל הם אומרים שלא השר יגיד עם

אני מבקשת להכניס גם אותנו בסעיף קטן (ג). לא. אמרנו שלא. אמרתי לך שאתם יכולים להגיע לוועדה.

חוק בתי משפט לעניינים מינהליים בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים,

בתוספת השנייה בפרט

זה שהוא לא גר בבית של ההורים שלו,

לעתיד לבוא. יעל העירה לגבי הנושא של האחראי.

אנחנו נותנים דוגמאות. כלומר, הנופשונים היא דוגמה. דוגמה. אלה דוגמאות של הדברים הכי בולטים אבל זאת לא רשימה סגורה. זה כדי להשאיר גמישות וזה כולל יום לימודים ארוך.

זה לא אחד על אחד.

זה לא שאדם יקבל אותה כי הוא יקבל אותה ממשרד השיכון. כנ"ל קצבאות וכך הלאה. זה מודל אחר אבל לגמרי נלקח

תחולה, תקנות ראשונות והוראות מעבר 42.תחילה תחילתו של חוק זה בתום 18 חודשים מיום פרסומו (להלן יום התחילה). 43.תחולה הדרגתית במשך תקופה של חמש שנים מיום התחילה, שירותי הרווחה יינתנו בהדרגה לפי צווים שיקבע השר בהסכמת שר

ולא יהיה בכך כדי למנוע מכך שיינתנו לו שירותים נוספים מתוך שירותי הרווחה הניתנים לזכאים באותה עת במקום מגוריו. זאת המשכיות של מתן

כאשר מיישמים את החוק,

יש לנו במדינת ישראל שני חוקים שעוסקים בזכויות של אנשים עם

בזכויות לקבלת שירותים - החוק הזה וחוק שיקום נכי נפש בקהילה. יש כאן שאלה

לא נאמר "לפחות".

היום אומרים לנו - - - היום אומרים לך שהיום אין חובה חוקית - - - אני חושבת שההסבר כאן היה ברור לגמרי.

בשעה זאת שאנחנו נמצאים לפני החלת החוק,

מרגע זה

לאור כל מה שקורה בעולם וההאמנה שמדינת ישראל אשררה, הכיוון הוא בהחלט חיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה.

לא מוחלט אבל זאת הבשורה של החקיקה החדשה כולל החוק

אני רוצה לחדד שוב את מה שאני מבקש. עוד משפט חבר

בסדר. בואו נשמע את ההערות האחרונות נצא להפסקה. אני מייצג כאן את ארגון מד"ף, איגוד שמאגד בתוכו

אם זה נמצא בתוך הניסוחים שלכם, זה טוב. דעתי שכחתם כמה דברים ברשימה. אני רק שליחה. אני מבקשת לשים לב לשתי המילים המקסימות בין השאר. בין

זה אלה

הדבר האחרון שרציתי לומר. מאוד חסר לי בתוספת ואני מבינה שיש כאן "לרבות",

אדם יוצא במיוחד לשירותי תעסוקה למשל, ואני לא מדברת על תעסוקה מוגנת אלא על תעסוקה במשק, יש אנשים שזקוקים לתיווך בינם לבין המעסיק והעובדים האחרים

אתם אמורים להיות הארגונים שלהם.

לשמוע שלושה אנשים מאותו ארגון. בשעה 18:00 חוזרים לכאן. (הישיבה נפסקה בשעה 17:41 ונתחדשה

אני מחדשת את הדיון. סדר היום יהיה כלהלן. אני

אני לא רוצה להפריע לך כי אני מבינה שיש לך הרבה

להגיד, אבל אנחנו מוגבלים בזמן. אנחנו מוגבלים. גם אנחנו. אני פשוט אתן הסבר קצר. להגיד שאנשים עם ריבוי מוגבלויות יכולים לקבל סיוע מכאן או סיוע מכאן, זה כמו לנסוע במטוס ויש המון

ת המון המון המון מאוטיסטים ואוטיסטיות שמדברים על העובדה שהם היו צריכים להסביר לפסיכולוג שלהם.

אנחנו מכירים את הנושא. אנחנו תכף נקריא את הנוסח ואת תראי שמתייחסים לזה.

פסיכיאטר שטען שיש לי חוסר הבנה של היכולות שלי, כשאמרתי שאני רוצה תפקיד משמעותי, וטען שצריך בכלל

שעה אחרי זה

סיימתי שנתיים שירות. בתפקיד השני שלי הייתי תומכת לחימה.

תודה רבה לך.

יודע שאסור למחוא כפיים, אבל בכל

אנחנו עוד צריכים להקריא את התיקונים לחוק. אני גם רוצה להודות לך.

הכבוד, עמית. זה חשוב כי חשוב להקשיב למה שבן אדם צריך.

אומרים היא אוטיסטית,

אבל זו הדרך היחידה שסיימתי

אני עשיתי ספירה קלה של כמה פעמים מופיעים מילים: השר מופיע 54 פעמים, הגורם מופיע 62 פעמים, האדם מופיע 64 פעמים, עצמאים מופיע 10 פעמים,

נכון אבל גם מבחינת התקציב אני ביקשתי שאתם תגדילו את התקציב. אני מבינה שיש אישור לכל.

היא לא תהיה בסעיף הזכות. כל הכבוד.

היה תיקון להטבת ניידות במקום גמלת ניידות?

דיברנו על זה קודם. אנחנו לא קוראים עכשיו את כל מה שתיקנו. בנושא של רמות התמיכה, סעיף 6(א): "השר